אני מתכבד לפתוח מליאת הכנסת. בסדר-היום נאומים בני דקה. הצבעה למי שרוצה, בבקשה. חבר הכנסת מעוז, לפני שתהיה לי הרשימה, תתכבד, כי ראיתי שלחצת.

שההתמודדות עם הקורונה היא הצלחה מסחררת. זה המצב כשבהנדסת תודעה, קדושת הכלכלה וקדושת השמיים הפתוחים וקדושת אי- הטלת הגבלות

לפני כמה ימים הפגינו פה, שיירה של רכבים,

קראו להם "שיירת החירות" והפגינו מול הכנסת. בלי התראה באה הממשלה, באה המשטרה, ופינתה את

61,

בתאונת דרכים בכביש 2 סמוך למחלף הסירה. שלשום, 20 בפברואר, נהרג רוכב אופניים בן 50 בצומת מנחם בגין באשדוד. הלילה נהרג רוכב אופנוע נוסף,

בתאונת דרכים בכביש 1 סמוך למנהרת

עדותו של מוהנד יאסין,

מהיישוב בורקה: "מתנחלים חמושים מסתובבים יום-יום סמוך לבית ובאדמות של

נורה למוות, אדוני, על ידי משמר הגבול,

יודעים שאף אחד גם לא הועמד לדין, למרות שהם ידעו מי רצח אותו ואיך. הייתי עם חברי אוסאמה סעדי ועופר כסיף בבורקה,

כדי להביא כנאפה לצעירים. שמעתי, כבוד היושב-ראש, את תגובת המשטרה. הם אומרים שזה בגלל שהוא הסית נגד יהודים. לומר לך את האמת,

העדויות של הדברים שבדרך כלל חברי הכנסת והציבור לא שומעים עליהם הרבה בתקופה האחרונה, ואני מביאה את עדותו של חסין אל-קאדי, בן 70, מסילת א-ד'אהר, מהשטחים הפלסטיניים הכבושים: "אני תושב סילת א-ד'אהר,

כואב כל מה ששמענו. בכל זאת אני רוצה להגיד ולבשר לציבור המורות והמורים שהיום נכנסו

תודה רבה. חבר הכנסת ארבל, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, כבוד שר הבריאות, שיושב כאן בירכתיים, חבריי חברי הכנסת, אני מבקש להקריא בפניכם,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כפי שאמרו קודם חבריי,

ביקרתי, יחד עם חבריי חברי הכנסת סמי אבו שחאדה ואוסאמה סעדי, בכפר הפלסטיני הכבוש בגדה המערבית בורקה, שסובל מהטרדות והתנכלויות של מתנחלים ושל הצבא שמשרת

המחלה הזו על כל צורותיה, והטיפול הכרוך

היא אכזרית והרסנית לא רק לגוף האדם ולנפשו אלא גם ליקירים הסובבים

חשוב לי להתייחס לדברים שקורים כאן אצלנו בתוך המדינה וגם בתוך הבית. המילים והדברים שלך מאוד מרגשים, כבוד היושב בראש.

לנו ועדת בריאות עצמאית,

היא סירבה בתוקף בכל מיני תירוצים לקיים את הדיון, וממש שעות ספורות לפני, היום מאפשרת פחות משעה לדיון חשוב כזה.

אותו תלמיד או עם אותה משפחה שיש בה הורה אחד שהוא חולה סרטן והילדים מגיעים לבית הספר, וגם שם, לצערי הרב, לא היו דברים מספקים. אני רוצה לשבח מעל דוכן זה את עבודתן האדירה של העמותות, שלצערי, שוב עושות את מה שהמדינה צריכה לעשות.

ברשות אדוני

האמת היא שקשה לדבר אחרי חברת הכנסת אימאן,

והיא מכירה את זה. גם אני מכיר את זה, אני מכיר את זה מהמקום

עצם הידיעה היא קשה, אבל התרופה לכל מחלה זו השמחה. רק בתקופה, בשבועות האחרונים מגיעים מקרים ואנשים מתקשרים אליי, צריכים לפעמים שאדבר עם בן המשפחה,

אבל עם החולה תמיד תהיו, תמיד תשמחו אותו. כשאבא היה מאושפז בשערי צדק, בהדסה, היו כאלה שהיו באים ומשמחים. כל היום תראו אותם מסתובבים

בכל פעם, גם בפעם שעברה עליתי, ואני תמיד רוצה להכיר תודה, תודה לכל אותם רופאים שטיפלו באבא,

תודה לכולם.

והכרת הטוב,

כי הוא איתנו. אני מאמין שהוא

מחלת הסרטן היא גורם התמותה מס'

וגם אם מקובל לומר שמדובר במגוון גדול של מחלות, בסוף, בעיני הציבור זאת המחלה. ואיך זה מתחיל? אדם חי לו חיי שגרה, זו

ומסביב לחולה עומדת המשפחה, ורק היום, במבט לאחור, אני מבין קצת מהאתגרים שמתמודדים איתם בני המשפחה העוטפים את החולה, שביום אחד קמו לשגרה חדשה, הסובבת סביב החולי, הרפואה

אני מרגישה שלא כל התכנים מתיישבים באופן שלם על ליבי. התנועה הכמעט-אוטומטית של פינוי הצידה של רגשות שליליים, התנועה של "דאגה בלב איש ישיחנה", לא נותנת מקום למנעד גדול של רגשות הקיימים באדם. אני מאמינה שיש מקום לתת מקום גם לרגשות של דאגה ועצב העולות

רק בטיפול בסימפטומים אלא גם במניעת הסרטן עצמו. הרי המחלה הקשה הזו נובעת הן ממאפיינים ביולוגיים של בני אדם והן מחשיפות סביבתיות

את חייהם כדי לתמוך ולטפל בציבור חולי הסרטן יום אחרי יום אחרי יום. אני אסיר תודה. אני כמובן גם מצדיע לאימא שלי

רבות.

ביום חשוב זה בכנסת ראוי לציין שאם נפעל בתבונה

נוכל להפחית את שיעור הסרטן ולהגדיל את איכות החיים ושמחת החיים של כולנו. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת כסיף, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי

כמובן שאין שום רע בכך, אך ראוי לציין שאך מעט מהם,

עסקו בתמיכה מצד המעטפת החברתית

או המערכתית-ממסדית. משפחות של חולי סרטן, ובמיוחד משפחות של ילדים חולי

אלו כמה דוגמאות שמדברות על מקרים שבהם הילד במשפחה חולה בסרטן, אבל קשיים כלכליים ובעיות לימוד של ילדים

דרושה השקעה בשירות הפסיכולוגי והסוציאלי למשפחות כדי לסייע

כפי שכתבה ענת גוב המנוחה: להיות או לא להיות,

השאלה היא איך להיות.

תודה רבה לחבר הכנסת כסיף.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, השרים, חברי הכנסת, אילו על המחלה שמביאה את המספר הגדול

אני לא רוצה לתאר איך שכבה שם, בבידוד שבתוך בידוד,

ועור. וכשקדוש ברוך הוא רצה, היא הצליחה לצאת מזה,

היום כולם כבר יודעים מה החשיבות של מצב הרוח של החולים בהתמודדות מול המחלה. כל הרופאים והחוקרים יודעים להוכיח שיותר ממה שהטיפולים הרפואיים מרפאים, מצב הרוח והשמחה, השפיות והרצון לחיות עוזרים מאוד להתגבר על המחלה. כי כשבן אדם

אז שר הבריאות ניצן הורוביץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שמעתי את הדברים, בצער,

חייב להגיד. זה נושא קשה. המחלה הזאת היא מחלה קשה, היא עדיין גורם התמותה הראשון בשכיחותו בארץ, גם בזמן הקורונה, והנתונים הם נתונים קשים. בכל יום מאובחנים בישראל, מאובחנים, כמעט 90 מקרי

וסוגי הסרטן השכיחים ביותר הם סרטן השד,

סרטן המעי הגס, סרטן הערמונית, סרטני עור למיניהם וסרטן

לגילוי מוקדם של סרטן השד, באמצעות ממוגרפיה, ושל סרטן המעי הגס והחלחולת, באמצעות בדיקות דם סמוי. בשני אלה, ושוב, אלה מהסרטנים השכיחים ביותר, הנפוצים ביותר, אנחנו רואים בשנים האחרונות ירידה מובהקת בתמותה

והגורמים האלה שמניתי תורמים לכשליש מכלל התמותה מסרטן בישראל,

את הדברים האלה אפשר לתקן. משרד הבריאות מוביל כבר כמה שנים תוכנית התערבות לאומית לקידום הרגלי בריאות מיטיבים. קוראים לזה אפשריבריא, וזה מנטר את מצב הבריאות באוכלוסייה. עובדים עם זה

חלק ניכר מתקציבה,

מעל 258 מיליון שקל בתוספת, שזה יותר מחצי מתקציב סל התרופות,

מתוך הכרה בחשיבות האדירה של המאבק במחלה, וכן מתוך התבססות על עקרונות של שוויון וצמצום פערים והחובה שלנו לדאוג

המניעה, אני אומר, לדעתי לא מספיקה. אני חושב שצריך להגדיל את המניעה, אבל הטיפול, אני חושב שהטיפול הוא טוב והוא מושקע מאוד,

והניטור שלנו, בקרת האיכות שמשרד הבריאות עושה, מבטיח באמת את הטיפול המקצועי ביותר

אני רוצה להגיד שיש שינוי ואנחנו רואים אותו כל הזמן, כל הזמן יש ירידה בתמותה וירידה בנתוני התחלואה, וזה מקור לאופטימיות, כי כשמסתכלים, וזה שנה אחר שנה אחר שנה, אנחנו רואים את הירידה הזאת.

אני חושב שצריך לחשוב על איזה סוג של פיצוי, איזה סוג של תמיכה גם למשפחות, לא רק ברמת ארגונים שנותנים, מכל מיני

נכון, יש קבוצה של נשים ערביות ששם אין ירידה, אבל גם אין עלייה,

אז אני רוצה לדייק. ולגבי ועדת הסל, יש רופאים מכל מיני דיסציפלינות.

שהיה מאוד פעיל בוועדת הסל ועשה עבודה מצוינת. הוא עמד פה בראש לובי שדולת הבריאות בכנסת המון שנים. הינה דוגמה, הוא דחף ושם נתן תרומה אדירה, אבל כל הנציגים היו

בתי כנסת. האפיונים הללו עלולים להיות חסמים בפני האוכלוסייה הערבית, כמו שבמחלקה הייעודית במשרד הפנים שאחראית לשירותי הדת המוסלמיים יש כישורים ואפיונים מיוחדים שמהווים

מקלב, יש לי הצעה: יש שלוש שאילתות ברצף.

איך שאתה מעדיף. אתה מעדיף את כולן

באמת מעריך מאוד, והיו לי איתו כמה שיחות מאוד מאוד נעימות וענייניות, כמו שאתה יודע

גיור והוא דיין גיור מוכשר. בעזרת השם, הוא גם ימשיך לתרום למדינת ישראל. אפשר שאלה? בוודאי. אני אנסה לשמור על ענייניות. אני מקבל את מה שאתה

אתה בעצמך באת ואמרת מדוע אתה רוצה לשנות את מערך הגיור, למה אתה חושב שהוא צריך לעמוד, מכיוון שאתה רוצה, זאת כבר שאילתה על הגיור בישראל. בסדר, אמרת שיש לך את החוק. אם יושב-ראש הכנסת רוצה, לא, זה לא על

משרתים איתנו כתף אל כתף בצבא ונמצאים איתנו בכל מקום גם בלי שהם

אבל יש רבים מהם שאבא שלהם או סבא שלהם היו יהודים, ועל פי ההלכה שנינו יודעים שהם אינם יהודים. יש כאלה, על פי המספרים המוכרים, כמעט חצי מיליון איש במדינת ישראל. אני אומר לך שכנראה החברים שלך והמשפחה שלך

מערך הגיור שאני עמל על בנייתו הוא בליווי של רבנים גדולים. זה חוק שנכתב יחד עם הרב דרוקמן, זקן רבני הציונות

גם בת זוגו.

על פי ההלכה.

אני יודע, אתה דיברת על הסבא היהודי.

אבל אל תכניס לי מילים לפה, כי צריך

שבהיגיון, אדם או בן או בת זוג שנפטרו, בגיל 70 לבן הזוג זה כבר מגיע, זה כבר לא שמירה לעשרות שנים. זה רעיון מאוד הגיוני. אני חושב, נגיד מגיל 75 מהגיל הזה צריך כבר לפטור. אני חושב שזה רעיון מאוד הגיוני. אז תודה

יהיה בקברי סנהדרין. יש כל מיני פתרונות של קבורה שהם אינם קבורת שדה. מי שרוצה קבורת שדה כנראה יצטרך לשלם על זה, ולעיתים לשלם על זה הרבה מאוד

לצערי, הרבה. יש שם הרי את המנהרות הענקיות האלה, קירות

ומי שרוצה קבורת שדה צריך לשלם עוד כמה אלפי שקלים כדי שיהיו כאלה שישלמו על זה, אבל מכאן ועד 100,000 שקל ו-150,000 שקל זה כבר לא הגיוני.

לא על אמבולנס, לא על העברות. על כלום. כדאי שאנשים ידעו את זה. תודה רבה על התשובות. תודה רבה, השר לשירותי דת, על התשובות